נתחיל בסעיף הראשון לסדר היום, בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

תודה רבה. יושב-ראש הכנסת עתיד לצאת את המדינה ב-13 בפברואר, ח' באדר א', ולשוב ארצה ביום ראשון, י"ב באדר א', 17 בפברואר 2019. מדובר בנסיעה רשמית לכנס ראשי פרלמנטים בשטרסבורג. לפי התקנון וחוק יסוד: הכנסת, ועדת הכנסת צריכה לאשר לו ממלא מקום. הוא ממליץ שמי שתמלא את מקומו בעת היעדרו תהיה סגניתו חברת הכנסת טלי פלוסקוב. הוועדה הנכבדה מתבקשת לאשר את בקשתו.

הצבעה בעד הבקשה 2 נגד,

אין בקשת יושב-ראש הכנסת למינוי ממלא מקום בעת היעדרו מן

ההחלטה התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף השני על סדר היום, בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני קריאה שנייה

והצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (סמכות רשות מקומית לתת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור). הצעת החוק השנייה, שהיא הצעת חוק שלי, פוטרת עמותות מלגשת למשרד הפנים, ומאפשרת להן ישירות לקבל את הפטור שלהן מהוועדה המקומית. זה בעצם חוסך מהן את כל הבירוקרטיה. הצעת החוק שנייה מדברת על הסדרה של הגמ"חים. תקום מועצה מסודרת שתקבע אמות מידה. זה בעצם נעשה בשיתוף עם משרד האוצר. מי בעד הצעת החוק הראשונה?

ההחלטה התקבלה. מי בעד הצעת החוק השנייה? הצבעה בעד הבקשה 2 נגד, אין נמנעים,

לפני הקריאה השנייה והשלישית התקבלה. ההחלטה התקבלה.

עוברים לסעיף השלישי, בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק זכות יוצרים והצעת חוק הבנקאות.

אחת מתקנת את חוק זכויות יוצרים בכמה היבטים. זה דחוף לאור